אנחנו התכנסנו פה כדי לבחור בצורה פורמלית יושב-ראש ועדה. אני אשמח.

מאוד, ממש שמח להיות זה שמנהל את ההצבעה לבחירת יושב-ראש הוועדה. אדוני יושב-ראש הכנסת, דיברנו בוועדת הכנסת על הנושא של הצורך בהסכמות וביכולת לעבוד ביחד עם כל מה שקורה עכשיו בין אופוזיציה וקואליציה - בוועדת הכספים אלכס מנהל את זה בצורה מדהימה. צריכים להגיע להסכמות עם הוויכוחים הפוליטיים הכי קשים שיש, ולהגיע לפה להסכמות - אלכס עושה את זה בתבונה, בחכמה ובנועם. אני גאה להגיש את השם של אלכס להצבעה כיושב-ראש הוועדה. אני אעשה זאת פורמלית. "בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. הוועדה המסדרת המחזיקה בסמכויות ועדת הכנסת לעניין זה, החליטה להמליץ לוועדת הכספים לבחור בחבר הכנסת אלכס קושניר כיושב-ראש הוועדה".

הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים,

פה אחד נבחר חבר הכנסת אלכס קושניר כיושב-ראש ועדת הכספים, אני שמח למסור לך את ניהול הישיבה.

אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה, אדוני יושב-ראש הכנסת. יש לי מין דה-ז'ה-וו. תשע שנים ישבתי פה, במקום שלך, חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, הייתי מקפיד לשבת שם. זה תלוי - כשהייתי רוצה לריב יותר חזק על תקציב, הייתי מתקרב ליושב-ראש. אבל כשהייתי צריך לשתף פעולה, אז גם אלכס ישב לידי, וגם מוסי רז ישב לידי, ושיתפנו פעולה אפילו עם חברי האופוזיציה דהיום, קואליציה דשלשום. אני רוצה להגיד לכם, יש כאן עדים שהצבעתי 70% עם הממשלה. ברוב המקרים הצבעתי עם הממשלה, כי התקציבים היו לטובת מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, ולא עשיתי פה חשבון של אופוזיציה קואליציה.

חברי כנסת מהאופוזיציה באו אליי בטענות שאני מין כוח עזר, או גיס חמישי זה לא עניין אותי. עניין אותי מה טוב למדינת ישראל. קצת משונה לי, שבחודש הזה נכנסתי ופניתי ימינה ולא שמאלה דרך המסדרון. הייתי עושה בדרך כלל את הקיצור מכאן, ומגיע ישירות לכאן. באמת, אחת הוועדות שמיציתי את כל הצורך שלי, רצונות שלי, יכולות שלי ברמה הכלכלית. ואני חושב שהייתי דיי חרוץ, הייתי בסדר, מה שנקרא, מכין שיעורי בית. בא פחות או יותר מוכן. יש כמה חברים מהאופוזיציה שהיום ישבו לידי ינון שישב לידי, ופשוט העברתי לו את כל מה שאני יודע בצורה חופשית בלי חשבון שהוא מצד האחר של המפה הפוליטית, כאשר אנחנו רואים מה טוב למדינת ישראל, לאזרחי מדינת ישראל. ואני אומר לכם שבוועדה הזאת ככה זה צריך להיות אחת הוועדות החשובות מאוד. אני התנסיתי ב-403 מיליארד, אחר-כך חתמנו על 11 מיליארד בתוך קופסאות שחורות שזה מאוד עיצבן אותי כי לא הייתה לי שליטה על העניין הזה. אם היית יכול להפוך את השולחן היית עושה את זה, אני זוכר. עכשיו מדובר ב-450 מיליארד שקל. זה סכום אסטרונומי שהוועדה הזאת מעבירה, שולטת עליו.

בהינתן לכם הכוח המתאים לבוא ולפקח על עבודת הממשלה, כי זה באמת כסף של אזרחי מדינת ישראל. זה הלב הפועם של מדינת ישראל. בואו, עזבו, ועדות אחרות ביטחון, בסדר, אבל בלי כסף זה לא עובד. בנוסף, הייתי חבר בוועדת המשנה, ועדת כספים, חוץ וביטחון, לכל מיני תקציבים שהם ברמה הסודית - מאוד נהניתי באופן אישי. מאוד מאוד נהניתי. יכול לספור על יד אחת כמה ימים נעדרתי בתשע שנים האלה, כמעט ולא נעדרתי, כי מאוד אהבתי את הוועדה, הרגשתי שאני משפיע, משפיע, כי זה תקציבים, בפירוש כן. לא מתבייש לעשות שידוך, או לשתף פעולה עם האופוזיציה. אני כאופוזיציונר, עשיתי את זה הרבה פעמים עם הקואליציה,

הטוב ביותר - גם אלכס ישב איתי מספיק שנים פה וצבר ניסיון. אני שמח שאתה יושב בראש הוועדה. אני מאחל לכם הצלחה מכל הלב. הוועדה הזאת מאוד חשובה. תעשו שיעורי בית, תבואו מוכנים. כשתבואו מוכנים, תוכלו לבוא גם לכדי ביטוי. הוועדה הזאת עבדה, אתה יודע, גם הרבה פעמים על עוולות, לאו דווקא בענייני כספים. על עוולות חברתיות רוצים לסגור מפעל גומי בפתח-תקווה, הבאתי את זה לכאן ומנעתי.

מנע את סגירת "פרי הגליל", המאפייה בקריית שמונה, שדרות. באמת, הרשימה היא ארוכה. אתם יכולים פה לנצל את הכוח שניתן לכם כדי למנוע עוולות חברתיות שהן כלכליות. אני זוכר שמצאתי שחברת החשמל קונה ב-130 מיליון שקלים כבלים מתורכיה אני מרטתי את שערותיי. יש בנתיבות בית חרושת. אני הולך לבית החרושת, 10 ליינים סגורים למה? כי מצאו בתורכיה ב-15% פחות כבלי חשמל. אז הבאנו את חברת החשמל לפה, את הסמנכ"ל, והפכנו את ההחלטה על-פיה, והכרחנו את חברת החשמל שזה כסף שלנו, לקנות בשדרות מהמפעל שלנו. שתדעו לכם, תוצרת הארץ גם ב-15% יותר על-פי חוק, חובה לקנות בארץ. תגנו על תוצרת הארץ. לעתים, אנחנו לא מצליחים. השטיחים שאתם דורכים עליהם במקום שטיחי "כרמל" שהיו צריכים להיות פה,

המפעל נסגר, אז קנו בארצות-הברית. המרצפות במקום "נגב" קרמיקה, קנו בסין. אז אתם העין, העין של העניין הזה. תגלו אכפתיות, תגלו רגישות. ואתה,

עם הניסיון שצברת, אנחנו סומכים עליך במאה אחוז. אני מאחל לך הצלחה, באמת, מכל הלב. התוצרים שבאו מהוועדה הזאת בשעות הצוקים, מה שנקרא, שהכול לא עבד ולא תפקד, הוועדה הזאת תקתקה. נכון, התפשרת ונתת, אבל בדיוק כך צריך לעבוד, והביאה תוצרים בלתי רגילים למליאה עצמה. אני שמח על כך. אני מכיר אותך היטב, גם שיתפנו פעולה בהרבה מאוד נושאים. סומך עליך באמת מכל הלב. מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך. אפילו אוהב אותך. תודה רבה. מיקי דיבר על הנושא של התקציבים והכספים. אני חושבת שהלב של הוועדה הזאת, זה קודם כל סדר העדיפות, כי התקציב הוא פניו האחוריים או הקדמיים - כל אחד יגיד מאיפה שהוא רוצה של סדר העדיפות, וסדר העדיפות נקבע כאן, למי נותנים את המשאבים. בהיכרות שלי איתך, וביכולת שלך להביא דברים לסדר-היום, ולא רק את הדברים הגדולים, ולא רק את הדברים המצטלמים, אלא באמת לגעת בדברים שצריך, ולתת כתובת גם לאלה שאין להם לובי, אנחנו נמצאים באותו מקום. אני ממש שמחה שהיה לי את הזכות לעבוד איתך.

ווליד טאהא. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ברכות גם ליו"ר הכנסת. הפתעת אותנו שהיית פעם באופוזיציה. אלכס, אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה. אומרים אם רוצים לבחון מידת ההתעניינות של כל מדינה לגבי האוכלוסיות שלה צריך לפתוח את הספר של התקציב. אנחנו כחברה הערבית לא תמיד היינו שם - אנחנו רוצים להיות שם. הוועדה שלך דנה בכל הנושאים שקשורים לכל מיני אוכלוסיות. אני רוצה לראות את הסוגיות של החברה הערבית נמצאות על השולחן של הוועדה הזאת ולא בדיבורים, במימוש. אנחנו צריכים להתחיל לממש את הזכות של האזרחים הערבים גם בתוך הוועדה החשובה כל כך שלך. וגם לראות את התוצר של הדיון הזה בתוך התקציב של המדינה שעוד מעט נתחיל גם לדבר עליו. אז הרבה מאוד ברכות והצלחה. תודה. אני רוצה להצטרף לברכות, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש ועדת הכנסת, גם הזדמנות מצוינת להגיד לך בהצלחה. אני מכיר את אלכס בממשקים שהיו בינינו כשהוא כיהן כמנכ"ל משרד הקליטה, אני הייתי ראש עירייה. היו ממשקים מאוד מעניינים. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לזכותך ההוגנות המקצועית, האינטגריטי שלך, היו ממש נר לרגליך. אני מאוד שמח שאתה עומד בראש הוועדה הכול כך חשובה בעת הזו.

כשנכנסתי לכאן, ביקשתי להיות חבר בוועדת הכספים. ראיתי בזה את הדבר הכי חשוב בדיוק מאותם דברים שאמר יושב-ראש הכנסת. עצה אחת אני רוצה לתת לך, למרות שאני לא בטוח שאתה צריך ממני עצות. יש משפט במשלי שאומר: "מענה רך ישיב חמה". אז אני בטוח שאתה בדרך שלך, ויש לך את הדרך, תדע גם אם יש פה חמה אז אתה תדע להביא אותה לא משום הרכות, אלא משום הנחישות והיכולות שלך. אני מאחל לך הצלחה. נעשה הכול, הכול כדי שתפקוד הוועדה הזאת יהיה תפקוד נאות.

תודה רבה.

יו"ר ועדת הכנסת, ברכות ליו"ר הוועדה החדש, ישן. זכות הייתה לשבת לצדך כחבר ועדה, אמנם לא תקופה ארוכה, אחר-כך כבר נבחרת כיושב-ראש זמני בתקופה שישבנו יחד וגם בתקופה הקודמת שלך כיושב-ראש זמני, נוכחתי לגלות את כישוריך, הידע שלך, ובעיקר הזמינות, האנושיות, המקצועיות. פניתי אליך בכמה נושאים שהיו לי חשובים, ואני שמחה שהם באו לדיון, או לפחות קיבלתי מענה. אני חושבת ששנינו כמי שמגיעים אתה מהדרום, אני מהצפון,

שהציונות עוד כאן, חיה ובועטת. אני מקווה שגם במסגרת הוועדה הזו נדע להשקיע בנגב, בגליל, לאורכה ולרוחבה של הארץ. הדוגמה שנתן יושב-ראש הכנסת על התעשייה בשדרות, היא דוגמה נפלאה להשקעה של המדינה. זה לא עול, זה לא נטל, לא על הכנסת, לא על ועדת הכספים, לא על משרד האוצר. זו השקעה מניבה. הייתי שמחה שנראה כך נושאים נוספים שקשורים לנגב ולגליל בפיתוח שירותי בריאות, ופיתוח שירותי תחבורה וכל מה שקשור כמובן לפרנסה של אזרחים זה יכול להיות תעשייה, זה יכול להיות עסקים קטנים ויזמויות. אני בטוחה שאתה תהיה פרטנר מצוין לזה. אני מבטיחה, לפחות מהמקום שלי, שאני אהיה פרטנרית לדבר הזה. אני חושבת שגם האופוזיציה תהיה פרטנרית לעידוד ההתיישבות בנגב, בגליל, בבקעה ובמקומות נוספים. אני מקווה שנצליח לעשות חיל בוועדה הכי חשובה בכנסת, עם כל הכבוד לשאר הוועדות האחרות. חברי מאיר אמר כשהוא נכנס הוא ביקש להיות כאן.

עוד לפני שהגעתי לכנסת,

זה המקום, פה קורים הדברים. אני מאוד מסכימה עם יושב-ראש הכנסת, שנמצא כנראה בצומת הכי חשובה בכנסת. תודה רבה, יעל. אני רוצה להגיד מילה. אני מתנצל, אני מבקש את סליחתך.

של תשע שנים קודם כל, תודה לרשמות הוותיקות פה באמת. אל תזוזו כלום בלי הייעוץ המשפטי, הן מונעות שאתם תיכשלו. אני אומר לכם, תצלצלו, תבלבלו להן את המוח. אני אומר לכם, אין כמעט שבוע שלא בלבלתי להם את המוח. אז גם כן, תודה רבה לכן על ליווי של תשע שנים,

ממש, תודה רבה. האמת, שחשבתי שאני לא אתרגש, כי רק לפני שלושה שבועות נבחרתי,

אני מתרגש. וואליד, אמרת ועדה שלך, זו לא ועדה שלי.

ואפילו אם גם לא שלנו, זו ועדה של הציבור. לפני שלושה שבועות, בסוף השבוע הראשון ליום חמישי, חוויה אישית כולם כבר הלכו, נשארתי לבד עם ככה ניירות על השולחן. פתאום הרגשתי את כובד האחריות על הכתפיים. דיברת על 450 מיליארד שקל אתה מבין שמדובר בכסף ציבורי, והיחס לכסף הזה צריך להיות בחרדת קודש, כי בסוף אנחנו פה מקבלים החלטות שמשפיעות על החיים של האזרחים, ומאוד חשוב שנוכל להישאר הוגנים. שנוכל להישאר ישרים, ושנוכל לשתף פעולה ולדבר. גם קואליציה, גם אופוזיציה כולם ביחד, חברי הוועדה חייבים לקבל פה יכולת להתבטא, ולא רק להתבטא, אלא גם להשפיע. כך אני אמשיך לנהוג. זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להגיד לך, טמיר,

ולכל הצוות שנמצא כאן,

בשלושה שבועות האלה קיבלו אותי כאילו אני בן בית ואנחנו עובדים ומדברים, וממש מקדמים דברים. וכמובן, ליועצות המשפטיות תודה רבה לכן. הרשמות וכל הצוות, ואביאל שכותב בשקט תודה רבה על הליווי המקצועי שאתם נותנים. זה בכלל לא מובן מאליו. באמת, 24/7, כל פעם שצריך להקפיץ אותך, וכל הצוות פתאום באמצע הלילה, בגלל שיש איזושהי רביזיה שצריך להצביע עליה אף פעם לא שמעתי את המילה לא, זה לא מובן מאליו. תאמינו לי, הבנות שם מאחור, והלשכה המשפטית, אני מעריך את זה מאוד, ואני חושב שכל חברי הוועדה מעריכים את זה מאוד. אדוני יושב-ראש הכנסת, לחמנו פה יחד בשוחות, וגם אני הצבעתי הרבה פעמים עם הקואליציה כאשר חשבתי שזה נכון, וידענו גם להשפיע על כל מיני החלטות של הקואליציה ולהסדר אותן, ולנתב אותן למקומות הנכונים.

זה מה שאני מצפה מהאופוזיציה הנוכחית הקיימת היום. אני חייב להגיד שבשלושה השבועות האלה שאנחנו מתנהלים, זה כך גם קרה. לכן, אנחנו נמשיך לנסות לעשות הכול כדי להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לדלת של הוועדה. כאן אנחנו נדאג לכל הציבור בישראל גם בנגב, גם בגליל, גם בבקעה, גם בציבור הערבי כולם ביחד, כי אנחנו חיים במדינה אחת, והוועדה הזאת צריכה לטפל בכולם. תודה רבה לכולם על האמון שנתתם בי בפעם הנוספת. ניפגש

תודה רבה חברים. הישיבה ננעלה בשעה 11:33.